על סדר היום דיווח על תשלום הפיצויים לעסקים

ישיבת מעקב. כאשר היו השיטפונות הגדולים בעיר נהריה, ביקשנו וקיבלנו החלטה שאנחנו גם מסייעים לרשת המקומית שנקלעה לקשיים גדולים בעקבות השיטפונות

אני מתנצלת שאני צריכה לפתוח אותה. ניתן סיוע דרך משרד הפנים בתשתיות לניקוז. קרן הניקיון נתנה שמונה וחצי מיליון שקלים להקמת מערכת ניקוי

אני לא יודע. את זה אתם צריכים להגיד.

אין בעיה, היינו מוצאים לכם, חבל על הזמן. יש כמה דברים שאתם לא צריכים לעשות. אני מצטערת, לא אני נכחתי בדיון עליו אתה

תיירות העבירו לנו לפני שבוע הרשאה. (היו"ר ינון אזולאי) זה לא היה בהחלטת הממשלה,

על סמך מה הם דורשים?

נבקש את ההתייחסות שלהם. ממשרד התיירות אנחנו צריכים לקבל שלושה מיליון

ביקשתי את ההצעה הזו לסדר כי העסקים הקטנים לא מטופלים. נכון שהעבירו לעיריית נהריה 90 אחוזים מהפיצוי שהוא היה צריך לקבל, אבל העסקים הקטנים בסך הכול נזרקו לצדי הדרך.

מכיוון שהם נסגרו בעקבות השיטפון, הם אינם יכולים להראות דוחות כספיים לרשות המסים ולכן גם לא זוכים